אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2018. הצעות לסדר. לפני הרביזיות,

שתשולם בין יתר הדברים שהוא אמר,

שמגיעה לשוטרים. יש גם החלטת ממשלה בעניין הזה. אנחנו היום מחזיקים ספר של 377 עמודים,

אני מציע, ואני גם מבקש לשאול את היועצת המשפטית של הוועדה, האם אנחנו יכולים להגיע להסכמות כאן ואז להעביר דברים, ומה שלא בהסכמה לא יועבר.

בשבוע הבא, אחרי שמתפזרת הכנסת,

אז לא השבוע אלא בשבוע הבא.

מה שאתה הסכמת, אתה הסכמת. אני מדבר אתך על

אני באמצע הדיבור. אני מבקש התייעצות סיעתית.

רוצה לפנות ליועץ המשפטי. אני מערער על ההחלטה הזאת ואני רוצה לפנות ליועץ המשפטי. אני באמצע הדיבור. רוצים כיפופי ידיים, בואו נראה.

אני רק מוסיפה. אל תוסיפי. כל הדיבורים האלה רק מחממים את האווירה ללא צורך. יש דיונים שאנחנו התחלנו אותם השבוע.

כועס, אמרתי את זה, למה הביאו את זה במרוכז,

חברי כנסת, שהם לא יכולים לתפקד. אני לא חושב שיש מקום לעצור את

אני יודע עכשיו בלי שום בעיה להוציא לך מכתב תוך שלוש דקות. תהיה רגוע בבקשה. רביזיה על פניות 348 עד 351 ו-358, משרד

לא היית כאן באף דיון. היא באמת לא הייתה.

באה עכשיו בגלל הפריימריז.

שים לב איך היא אלימה. קדימה, תצעקו עוד קצת.

אני מבקש התייעצות סיעתית.

אם תבואי לדיונים, אני אשמח לנהל אתך דיון על כל נושא. אתה בודק בטלפון מה זה סעיף 13? בוא נדבר על התקציב של תנועות הנוער וכמה עבר השנה. דבר אתי במספרים.

אל תהיה בריון רק על

זה הגיע ב-17. תסתכל על החותמת. כבר אישרתי אתמול עוד שניים-שלושה שהגיעו7 ב-17 שהם טוענים שהם שלחו את זה ב-16.

מגיע הביטחון שלא מגיע לכאן. דיבר

יש שם אזרחים? ברמב"ם יש מבחן תמיכה? אני אסביר.

בירושלים לאזרחים לא מגיע בית חולים? מה זה הסיפור הזה? אנחנו רוצים לדעת את הסכום. מה הסכום שמקבל בית החולים האנגלי בנצרת? מה זאת אומרת מבחן תמיכה?

אחרת אי אפשר היה לקבל. אנחנו רוצים לדעת מה הסכום של נצרת כי אחרת אין כאן הצבעה. לא מבחן תמיכה. אני אענה על כל השאלות. מה הסכום

הסכום לנצרת הוא 24 מיליון שקלים על פני

ומה עם ירושלים? כרגע שערי צדק, אנחנו לא יכולים להגיד, ניגשו למבחן. צריך שבית חולים ייגש למבחן. לא, אני לא מקבל את זה ואני אגיד לך למה. סוכם על 28 מיליון שקלים ולא על 24 מיליון שקלים. אני לא יודע עם מי סוכם.

אני מבקש לא להעביר את הפנייה הזאת. מה קורה בשערי צדק? אנחנו נעצור את זה וזה יחזור לסיכום. רועי, תעזור לי. דיברנו אתם. אתה רוצה בגלל ארבעה מיליון השקלים האלה לעכב להם? אתה יודע כמה יפוטרו? מה עם שערי צדק? אני מבקש ש-ודים יבוא לכאן ושגם הוא יסביר. אז נצביע. אני רוצה להבין מה קורה עם שערי צדק. נמצא כאן נציג של ודים. אני מבקש ש-ודים יבוא. תקראו ל-ודים. הוא מעודכן. משרד הבריאות. כפי שרועי אמר. תודה רבה. אני מבקש ש-ודים יבוא לוועדה. מה עם שערי צדק?

אנחנו רוצים לדעת מה המינימום שיקבל שערי צדק.

בזמנו אני הבנתי שבתי החולים הציבוריים, קרי של הממשלה, הם בעצם נתמכים בכשני מיליארד שקלים. בתי החולים הציבוריים האחרים כמו שערי צדק וכולי, שהם לא של הממשלה, נתמכים בערך ב-200 מיליון שקלים. אני חשבתי שצריך להיות הפוך. שהיות והם בנו את בית החולים מתרומות והם חסכו למדינה כסף, צריך לעזור להם קצת יותר. לא הבנתי את הרעיון. לפחות תתקצבו את כולם אותו הדבר. אזרח רגיל, אני גר במעלה אדומים ואני אמור לקבל שירות בשערי צדק. אני מניח שאני מקבל שירות פחות טוב מאשר מישהו מרמב"ם.

התשובה היא כן. אתה גם מחכה יותר זמן בתור. יש פחות תרופות. יש פחות משמרות של רופאים. אני שואל את המדינה. אם אתם לא יודעים, אז למה באתם לכאן לדיון?

הרי זה לא יכול לעמוד בשום מבחן הגיוני. הוועדה שאלה

אישר את זה היועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג? הרי אין כאן שוויון. אסי מסינג אישר את הסעיף הזה? אני יכול לענות?

אני רוצה ש-ודים יבוא. תבואו עם סכום מינימום. בתי החולים יכולים לראות את זה במרכבה? כבר שבוע וחצי הם יכולים לראות את זה. הנהלת בית החולים הסקוטי כבר נפגשה אתנו והעירה הערות והן נדונו. אתמול נאמר להם שזה 15-14 מיליון שקלים לשנה, שזה מינימום 28 מיליון שקלים. גפני, אני מבקש לעצור את הפנייה. אתה לא צריך לבקש. אני אמרתי שאני מחכה ש-ודים יבוא ויגיד סכומים. ודים אמר לי אתמול שהבעיה הסתיימה. אני רוצה שהוא יבוא ויגיד על מה הוא דיבר עם מנהל בית החולים. כמה במבחן לשערי צדק? שערי צדק, אנחנו יושבים עם הנהלת בית החולים. כמה זמן אתם יושבים? אנחנו יושבים אתם על מתווה. לבקשתם ולא רק לבקשתנו. הכול בסדר. אני דוחה את הדיון להמשך.

אתם באמצע דיון אתם. אנחנו נגיע אתם ב-2019 ככל הנראה. הם טוענים שהשנה הם מסתדרים ובשנה הבאה אנחנו ניכנס לדיונים האלה והם יהיו גם ב-2019 כדי לעמוד בגירעון.

אנחנו אמרנו שמשרד האוצר, כמו שעשינו עם הסקוטי, תהליך מאוד מאוד חפוז, כדי לעזור בתחילת השנה, באותה צורה או בצורה דומה. בסדר. עם כל הכבוד, אני רוצה ש-ודים יבוא. בישיבה הקודמת הייתה כאן בעיה ולא פעם ראשונה. הוא צריך לבוא ולומר את מה שרועי אומר. ישבתי לפני שלושה-ארבעה חודשים עם הנהלת בית החולים שערי צדק ואתכם ביחד. אני עשיתי שתי פגישות. אתם אמרתם שאתם צריכים לחזור עם תשובות ולא חזרתם. דרך אגב, מה המושג מסתדרים? אנחנו מדברים על איזה מישהו שמוכר ירקות בשוק? מה זה מסתדרים? המבחן מיועד לבית החולים לעמוד ביעדי התקציב. אני מכבד אותך. יש לנו עוד פניות. אנחנו נחזור לזה. אני מבקש ש-ודים יבוא לכאן. פנייה מספר 254, 381 עד 395, עמוד 100. משרד ראש הממשלה.

זה נכלל במסגרת הפנייה שלנו ליועץ המשפטי? אני יכול לתת עדכון מטעמי הגינות. סוכם עם בתי החולים בנצרת כן לאפשר את העברת ה-24 מיליון שקלים והאוצר מתחייב להשלים ארבעה מיליון שקלים בהמשך. יפה אבל אני רוצה שהוא יבוא ויגיד את זה. זה לגבי נצרת. יש בעיה עם שערי צדק. אתה דאגת לכמה עשרות אלפי אנשים. כאן מדובר על לפחות מיליון אנשים. אנחנו ביחד. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מודה לך על העדכון הזה. אני מבקש ש-ודים יבוא לכאן. אני רוצה לסיים את הסאגה הזאת. אסי מסינג מאשר?

אסי מסינג ירד מסדר היום. יש מבחן תמיכה שוויוני? משרד ראש הממשלה.

הפנייה התקציבית נועדה לצורך תגבור סעיף 04,

ו-93,000 שקלים בהוצאה נטו, 683,000 שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה,

ו-416,000 שקלים בהרשאה להתחייב ושני תקני כוח אדם עבור הפרויקטים בתוכניות שמפורטות לפניכם. מטה משרד ראש הממשלה 35

יש לציין שיש כאן גם העברה של תקציב קואליציוני בסך מיליון ו-600,000 שקלים לקרן למורשת הכותל ובתוכנית של פרויקטים והחלטות הממשלה שהוצג לוועדת כספים ב-18 בדצמבר 2016. חברי ממשלה 7 מיליון שקלים. למה חברי ממשלה הם בפנייה? זה שכר. מדובר בהעלאת שכר השרים. למה זה בפנייה? לא מזמן הסדרנו את העניין הזה בחקיקה. למה יש תוספת? לא מדובר בתוספת שכר. אני שואל מה זה. מנהלת אגף תקציבים במשרד ראש הממשלה. לא מדובר בתוספת שכר במשרד ראש הממשלה. חשבות משרד ראש הממשלה היא הגורם שמממן את השכר לשרים וסגני שרים. התקנה התקציבית מתוקצבת באומדן תקציבי וכל הכוונה כרגע לביצוע בפועל ולכן נדרשת ההשלמה הזאת.

אנחנו רואים כמה הביצוע בפועל ובהתאם לזה אנחנו מתגברים את התקציב. אני יודע שיש פחות שרים בממשלה. יש תוספות שאושרו השנה בוועדת כספים. יש פחות שרים בממשלה מפני שראש הממשלה הוא גם שר הביטחון. יתרון אחד. אבל איך זאת תוספת? ראש הממשלה חוסך לנו כסף. ב-יש עתיד קיבלתם הנחיה לבטל חוץ ממך מיקי, אתה היית עקבי את התוספת בגלל הבחירות. הם יבטלו את זה יום אחרי, כמו שהיה בפעם הקודמת. חוץ ממך. דרך אגב, שאפו על זה. כולם ביטלו, חוץ ממנו.

מה זה כולם ביטלו?

עתיד ביטלו.

מיד אחר כך כולם ביטלו חוץ ממיקי. הם ויתרו וחזרו. הם ויתרו ואחר כך ביטלו את הוויתור.

נגמרה הכתבה בעיתון. עכשיו בבחירות הם החזירו בחזרה. היחיד שהיה עקבי זה מיקי. אגב, אני תורמת את זה לחיילים בודדים. אני לא מחזירה לאוצר. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני לא מדבר על זה. שכל אחד יעשה מה שהוא מבין.

אבל כשיש כאן תוכנית שהיא בשביל יחסי ציבור,

אני תורמת לחיילים בודדים. כל הכבוד. גם הם תורמים. היחידי עם ויתור, זה דודי ואני.

אתה רוצה להחזיר לאוצר. אני רוצה לתת לחיילים בודדים. גם הם תרמו. יש להם אישורים. מה דעתך? נראה. יש לי כמה שאלות. אני באמת מתקשה להבין את התוספת שאתם מבקשים לשכר השרים בתור תיקון או התאמה כפי שאתם קוראים לה. את הצבעת. את רוצה שאני אביא את ההצבעה? מיקי לוי, לא מתאים לך. מיקי רוזנטל באמצע שאלה על שכר השרים. די עם השבשבת שלכם. די עם השבשבת שלך. המפלגה שלך העבירה בפעם הקודמת. הוא עושה עכשיו פריימריז. מספר השרים ירד. לצערנו שר הדתות נפטר, שר הביטחון התפטר וראש הממשלה לקח את תפקידו ואין כפל שכר למי שממלא תפקיד כפול בממשלה. אתם הייתם צריכים לבקש

אני מבקש להבין. בפועל מספר השרים ירד והשכר הכולל שלהם

אתם עכשיו כאן מבקשים תוספת. איך זה יכול להיות? בפועל התקנה התקציבית מתוקצבת בחוסר.

יש מספר שרים לממשלה.

התקציב נבנה במהלך שנת

אולי תודיעו לוועדה, מעל 700 מיליון שקלים תקציב המטוס ועדיין אנחנו משלמים עבור הנסיעות. המטוס עדיין לא פועל. מתי זה ייגמר? תדעו שזה גורם לחשיבה מאוד גדולה. אני מבקש שתענו מקצועית בקצרה ותנו תשובה לשאלה הזאת. גם אתה וגם מיקי קיבל באופן אישי מענה מאוד מפורט ביחס לסטטוס ועלות המתוכננת.

מתעתד לפעול רק במחצית השנייה של שנת 2019. כרגע אנחנו משלמים ביצוע בפועל של תשלום נסיעות שכבר בוצעו עבור

יוני 2019. זו התשובה.

לא אמרתי יוני 2019. אמרת מחצית 2019. אמרתי מחצית. במהלך המחצית השנייה. העלות עוד הולכת לעלות? אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו עדיין לא יודעים? מעל 750 מיליון שקלים.

זה לא 750 מיליון שקלים. עם האחזקה, 726. אנחנו הודענו לוועדה על 750 והעלות הכוללת עומדת על 580. העלות הכוללת יכולה עוד לעלות.

זה כבר היה בדיון. מי בעד אישור פניות מספר 254,

עד 395? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 8 נגד 5 פניות מספר 254,

המטוס של ארדואן יותר זול. לדעתי

אני רוצה לדעת האם בלפ"ם הפרסום בעיתונות החרדית כמעט לא קיים מכיוון שאין שם תמונות של נשים. לא זאת ועוד, אוסיף על שאלתך, איך מ-300 מיליון שקלים הסכום הוכפל ל-700 מיליון שקלים? לאיזה פרסומים זה הלך? זה בגלל מירי רגב? ראשית, אני רוצה לדעת אם זה נכון. האם הפסיק הפרסום הממשלתי בכלל בתקשורת החרדית בגלל שאין שם תמונות של נשים

עורכי העיתונים או את מנהלי העיתונים לפרסם?

כתוצאה מכך הציבור החרדי לא מקבל פרסומות של הלפ"ם והוא לא יודע מה שקורה בארץ? הדבר השני, השאלה ששאל מיקי לוי. מדוע הוכפל הסכום? נציגי הלפ"ם יענו על השאלה הראשונה ואני אענה על השאלה השנייה. חשבת הלפ"ם.

איך לפרסם בכלי המדיה השונים,

היא נתונה לכלים מקצועיים, בשיקולים של הלפ"ם יחד עם הלקוח. יש פרסומים גם בעיתונות החרדית, בעיקר כאשר מדובר בדברים שהם חיוניים. הפרסומים

בכלי התקשורת השונים הם נתונים לפי שיקולים מקצועיים של לפ"ם יחד עם הלקוח. אני מבין ששום דבר לא נעשה לא מקצועי.

אגף תקציבים מנהל את לפ"ם?

אגף תקציבים לא מנהל את לפ"ם. אני מדברת על עמדה מקצועית של לפ"ם. אני רוצה את העמדה המקצועית. לפ"ם מספקת שירותים למשרדי הממשלה בהתאם לדרישות. במלוא הכבוד, אני רוצה שלפ"ם יסבירו את העמדה המקצועית. היא לא קובעת מה מתפרסם ומה לא מתפרסם. משרדי הממשלה פונים אליה בבקשה. גם לא אגף תקציבים.

אני רוצה את עמדת לפ"ם. היא לא יושבת כאן סתם. היא יודעת לענות. חברת הכנסת סתיו שפיר, אנחנו על פי התקנון דורשים שגם אגף התקציבים בנושאים של המשרדים המקצועיים כמו לפ"ם, אנחנו מבקשים שהוא ישתתף בדיון ושהיא תשתתף בדיון ושיענו תשובות. תני להם לענות. אפשר לתת לה את הכבוד.

אבל לפני הכבוד, קודם כל תני להם לסיים ואחר כך, אם יהיו לך שאלות

אני מגנה על זכותה לדבר.

היא הייתה באמצע הדברים. תן לה לדבר. לפ"ם מבצעת את הפרסומים שלה בהתאם לדרישות של משרדי הממשלה, בהתאם לתקציבי הפרסום של משרדי הממשלה. תקציבי הפרסום הם

את זה הבנו אבל הוא כרגע הוכפל. שאלתי למה הוכפל. מה היה הצורך המקצועי החדש שגרם לתקציב להיות מוכפל ולהעברה הזאת להגיע בסוף דצמבר. השאלה הזאת לא צריכה להיות מופנית אל לפ"ם כפי שהסברנו אלא למשרדי הממשלה השונים. אתה מייצג עכשיו גם את משרדי הממשלה? לא.

היא לא קובעת מה יפורסם ומה לא. אני אגיד לך למה אני שואלת אותה. הלפ"ם הגיעו לוועדת השקיפות לפני כמה חודשים והצביעו על שימוש מופרז בפרסומות ברדיו על ידי שרי הממשלה שלא נראה כמותו מעולם. שימוש פשוט מופרז ומופרך. משרדי הממשלה, שרים שלוקחים את כספי הציבור ומשתמשים בו כדי לעשות לעצמם פרסומת בכל מיני כנסים מיותרים ומודעות מיותרות ברדיו שכולכם מאזינים ומקשיבים להם. לכן אני שואלת שוב את לפ"ם כי לפ"ם הם אלה שדיברו על זה בוועדה והם מייצגים את העמדה המקצועית כרגע יותר מאגף התקציבים, במלוא הכבוד. אני מבקשת להבין מה היה השינוי בעמדה המקצועית. תודה רבה. לא לענות עד שלא כולם שואלים את השאלות. לענות לכולם יחד. אני מבקש לשאול האם בשבוע הבא מפוזרת הכנסת ויש שרים שמופיעים ברדיו ובטלוויזיה במימון כספי ציבור. האם הנושא הזה יופסק לאלתר? כאן צריך גם ייעוץ משפטי כי זה חשוב. בשבוע הבא, אם זה ימשיך, אני אישית אעתור על העניין הזה.

מבקש לשאול כדלקמן.

מתפרסם שיש הסכמים לפרסום סמוי בכלי תקשורת עם משרדי הממשלה ומוציאים לא מעט. יש לזה כל מיני שמות מכובסים אבל אתם יודעים למה אני מתכוון. היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לכך, למיטב הבנתי. אני שואל האם בסכום הזה כלולים גם הסכמים לפרסום סמוי. כמו שהערת אדוני לגבי החרדים, יש בעיה עם תקציב פרסום לעיתונות הערבית מלפ"ם. אין הצעה שוויונית או פרופורציונאלית.

לעג לרש. לכן אני לא יכול לתמוך בפנייה הזאת. אני מבקש נתונים על כל מה ששאלו כאן החברים ואנחנו נצביע על זה ברגע שיגיעו הנתונים. מה נשאר לנו עוד? עמוד 264, משרד המשפטים. אפשר לקבל את התשובות שלה? כשאחר כך זה יגיע להצבעה, לא יהיו תשובות.

יהיו תשובות. אמרתי שאני לא מצביע לפני שיהיו תשובות. פנייה מספר 344 עד 347,

הפנייה התקציבית נועדה להעביר סך של כ-264 מיליון שקלים למשרד המשפטים בהתאם לפירוט שלהלן: הסדרת תנאי השכר והפנסיה של נושאי משרה שיפוטית, תגבור האגף לסיוע משפטי והתאמות בתקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. מה קרה בפנסיה של נושאי משרה שיפוטית שפתאום אנחנו צריכים עוד כסף? במהלך השנה הגיע לכאן הסכם בין נושאי המשרה לבין האוצר. מי זה נושאי משרה שיפוטית? שופטים צעירים. שופטים, דיינים, קאדים. אישרנו את זה כאן בוועדה. אתה שואל תמיד על השרים ואתה על ההתנחלויות. אני רוצה לשאול על השופטים. שאלה טובה מאוד. שאלה מצוינת. כל הכבוד. אם זה היה מפכ"ל המשטרה, היית שואל. השאלה מצוינת, בלי ציניות. השופטים הצעירים מגיעים לא בתחילת דרכם. אני רוצה לדעת כמה מרוויח שופט צעיר. הוא לא יכול להגיד לך. בסוף שנת 2014 הוקמה ועדה של השר לשעבר משה נסים שבחנה את השכר של נושא המשרה לאחר המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. בהתאם התקיימו דיונים ארוכים בין האוצר לבין נושאי המשרה וההסכם שהושג במסגרתו השופטים קיבלו מענקים חד פעמיים וויתרו על זכויות שכר שהיו להם, עודפות אפשר להגיד, והוועדה אישרה את זה. אני רואה שדווקא אצל היועץ המשפטי יש קיצוץ של 5 מיליון שקלים. יש משהו שאתם רוצים לספר לנו? התאמת תשתית שכר בהתאם לקצב ביצוע בפועל. הוא לא ענה לי, אבל בסדר. למה לא ענית?

מה התוספות שהיו? מה הבסיס של השכר? אני רוצה לדעת. אתה לא יודע כמה מרוויח שופט?

שמתחיל בבית משפט השלום, כמה הוא מרוויח? שכר ממוצע של בין 40,000 ל-43,000 שקלים. זה שכר שופט מתחיל בבית משפט השלום?

יותר מחבר כנסת. זה לא בסדר. שופט מתחיל מרוויח יותר מחבר כנסת? כן. תלוי בוותק של השופט. כמה מרוויח שופט ותיק? יכול להגיע לסכומים של בין 60,000 ל-75,000 שקלים. אני הולך להיות שופט. למה לנו לא להיות שופטים? תלוי בערכאה השיפוטית. דודי, קודם תהיה עורך דין. זו הבעיה? היום זאת לא בעיה. דרך אגב, יש כאן הרבה חברי כנסת שהם עורכי דין. אולי ניתן להם שכר שופטים. הם עוסקים בחקיקה. אי אפשר. זו תוספת שיפוט. היה שינוי אצל האפוטרופסית הכללית? היה שינוי מאז היא נכנסה

היה שינוי במבנה שם? היה חוק חדלות פירעון שעבר לא מזמן בוועדת החוקה של הכנסת. במה זה השפיע על המנגנון? חוק חדלות פירעון בעצם הסיט סמכויות מבתי המשפט לגורמים מינהליים באפוטרופוס הכללי. בעצם יותר החלטות בתיקים האלה התקבלו במסגרת האפוטרופוס הכללי. ושינו את המבנה הארגוני של

נוספו תקנים נוספים כדי לטפל בסוגיה הזאת. אני רוצה לומר לכם משהו לגבי העניין הזה. היו אלי כל מיני פניות. אני לא רוצה לעכב את הפנייה. דיברו אתי גם ממשרד המשפטים. אני לא אעכב את זה. אני מבקש שהיא תבוא אלי לפגישה כדי לתאר את השינוי במבנה ואני אביא את זה בפני הוועדה.

שופט עם ותק של 20 שנים, מה המשכורת שלו? תלוי בערכאה השיפוטית. בין 60,000 ל-75,000 שקלים. לא שופט שלום. תלוי בערכאה השיפוטית. בעליון. נשיא מחוזי או נשיא בית דין רבני מגיעים לסכום הזה. אם מצמידים את שכר חברי הכנסת, אפשר להעביר. הם משתכרים יותר משרים. יותר מראש הממשלה. שופט מרוויח יותר מראש הממשלה. שופט עליון. טולדו, היום אני רוצה לדעת מתי היא מגיעה. אני אעביר את הפנייה שלך. מי בעד אישור פניות מספר 344 עד 347? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד 6 פניות מספר 344 עד 347 נתקבלו.

אתם נגד השופטים? נגד ממשלה שמסרסת את בתי המשפט. עמוד 374. פנייה 426,

פיתוח.

פיתוח התחבורה, פנייה מספר 426. האמת היא שזה לא עבר אתמול כי לא היה רפרנט. הסעת המונים. רפרנט תחבורה, אגף תקציבים. לא היית אתמול. הייתה אי הבנה. אמרו לנו שזה עולה היום ולא אתמול. יש כאן דיסאינפורמציה שמסתובבת במסדרונות הכנסת. איזו סיבה הייתה לנו לא לבוא?

מה עם מרכבים? זה לא קשור. זה לא קשור אבל זאת העברה אחרונה והשארנו את מרכבים בלי אוטובוסים ובלי כל הבטחה. אנחנו נדון על זה בקצרה כי יש בג"ץ. הפנייה נועדה לתקצב הסטת מזומן בתוך תקציב משרד התחבורה בהיקף של כ-200 מיליון שקלים. כל הסכום כאן בעצם הוא כנגד פרויקטים שבוצעו. בסוף השנה יש התאמה של חשבוניות על עבודות שקבלנים ביצעו

לכן נדרשת כאן איזושהי הסטת

שהיא כוללת הצטיידות של אגד שנדחתה לינואר והקדמה של תקציב לקבלנים, בעיקר חברת נטע עם 160 מיליון שקלים. אני רואה בטבלה שלכם שההסטה היא מתוך תמיכות בתחבורה הציבורית של 111 מיליון שקלים.

אני יכול לפרט יותר. בעצם יש תקציב הצטיידות באוטובוסים שהיתרה של 110 מיליון שקלים, חשבנו שנצטרך לשלם אותה השנה. תקציב התמיכות, מינוס 111 מיליון שאת רואה, זה בעצם תקציב הצטיידות באוטובוסים באגד. חשבונית חשבנו שמשרד התחבורה אמור לשלם אותה השנה אבל בסופו של דבר הוא ישלם אותה בינואר. אין כאן שינוי ריאלי במצבת האוטובוסים.

זה נטו חשבותי. הצטיידות של אגד מתוך תמיכות?

תקציב תמיכות, תוכנית תמיכות בתחבורה הציבורית, 79-55-01,

79-55-01, איזה מספר תקנה? אני לא זוכר. נדמה לי 87 אבל אני יכול לבדוק. אני יכול להראות לך.

אל תראה שום דבר. תענה כי גם אותי זה מעניין. אני לא זוכר את מספר התקנה. לגבי התחבורה הציבורית. האם הקיצוץ כאן יפגע בתחבורה הציבורית?

זה בשנה הבאה.

לא זוכרים את התקנה אבל זאת הצטיידות שאמורה להיות בשנה הבאה. בעצם אתה מבצע הזמנה של הצטיידות ואתה משלם מקדמה. הכנסת מתפזרת. העובדים של מרכבים יישארו בלי עבודה. אנחנו דנים על זה עכשיו. אין בעיה אם דנים על זה עכשיו. אנחנו מעבירים את זה נגמר הסיפור. יש בג"ץ. אם אנחנו לא מחייבים אותם לקבל החלטה על רכש גומלין. אנחנו לא יכולים את זה. אם הוא היה אתמול, היינו מעבירים את הפנייה. אתה צודק. אני שם את זה על סדר היום. אין דיון. נגמר הספר. אתה טועה. ועדת הכספים נדרשת להעברות כי משרד התחבורה לא משתתק. הוא צריך את זה. אנחנו צריכים לדאוג לעובדים.

במסגרת הסכמי המדינה מול אגד, יש תקציב שמשוריין להצטיידות לאוטובוסים. אגד ודן. כאן אני מדבר ספציפית על אגד. יש תקציב שמשוריין להצטיידות אוטובוסים. יש תשלום של מקדמה שהוא כנגד הגעה של איקס אוטובוסים לארץ. כבר הגיעו? חלק הגיע. התקציב הזה חוזר בסוף החודש לקופת המדינהה.

הסטה בתוך תקציב התחבורה ואנחנו רוצים לשלם לקבלנים על עבודות בקו האדום, הירו7ק והסגול בגוש דן שהסתיימו לפני 60 ימים ונדרש לשלם השנה. אדוני, תתייחס לעניין של מרכבים. לא הבנתי איך אנחנו עוזרים להם. גפני, אנחנו הולכים לבחירות. אנחנו עובדים כאן רגיל. איבדתם את השליטה על ההגה בכל מקרה. האוטובוס נסע. אנחנו עיכבנו העברות שלכם בגלל הסיפור של אגד ודן עם הנושא של רכש הגומלין. אנחנו יודעים

שנפגעים כתוצאה מהעניין הזה ואני לא מדבר על הפרטיים. אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת. אני מדבר רק על החברות, על הנושא הזה של מרכבים ומה שנלווה לעניין. תכף נקיים על זה דיון. אני לא רוצה לעכב את זה כי אני יודע שלעיכוב יש מחיר. המחיר יכול להיות גם פגיעה בעובדים ויכול להיות גם פגיעה באחרים. אנחנו נקיים על זה דיון.

יש בג"ץ השבוע. נדמה לי שמחר אבל הבג"ץ הוא לא מענייני. אני מבקש את ההתייחסות שלכם ושאתם לא תתערבו בעניין הזה. תאפשרו את רכש הגומלין.

שואל בפעם העשירית. יש תקלות ברכבת לירושלים שאין להן אח ורע. תקלות לא ענייניות. פתאום הקטר לא בבעיה, פתאום הדלתות לא נפתחות. כל יום יש תקלה. האם עשיתם חשבון נפש במשרד התחבורה שהשבת דורשת את כבודה? אנחנו מאמינים על כל פנים אני מאמין שכתוצאה מהעבודות בשבת שם, יש תקלות שאי אפשר לתאר אותן. באמת יש תקלות. אנחנו יודעים שמה שנעשה בידי בשר ודם, יש תקלות. אז קורית תקלה אחת לחצי שנה, אחת לארבעה חודשים, אבל כאן כל יום תקלות. היה שווה לעבוד שם בשבת? השבת דורשת את עלבונה. מי בעד אישור פנייה 320? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד מיעוט פנייה מספר 320 נתקבלה. הפנייה אושרה. לפני שאנחנו מתפזרים,

אני אתייחס לבתי החולים הציבוריים, גם בהמשך לדיון הדחוף שהיה כאן ולתמונה הכוללת ואולי אהיה פחות אופטימי מכפי שנשמעתי אתמול. קודם כל, בהתייחס לבתי החולים הציבוריים. דיברנו על מבחן תמיכה למוסדות במצוקה. סיימנו את המבחן והוא אמור להיחתם על ידי שר הבריאות. אנחנו בדיונים אחרונים, סוגרים עכשיו ממש עם משרד המשפטים וזה אמור להתפרסם בלי קשר בגלל דחיפות הנושא והתעריפים. נפגשנו עם בתי החולים המועמדים כדי לקיים. תגיד בבקשה את שמות בתי החולים. בית החולים הסקוטי בנצרת ובית החולים

כרגע בית החולים שערי צדק לא הביע עניין לגשת למבחן ואנחנו בקשיים ביחס לנוסח הנוכחי שלו. אנחנו מתקדמים. קבענו איזשהו מתווה התקדמות לבית החולים במהלך חודש ינואר. כרגע לא מוקצה תקציב. למה הם לא רצו? כי זה דיון פחות רלוונטי לפניות. דיון ל-2019. בהתייחס לדיון ב-2018, בבית החולים בנצרת, אנחנו שוחחנו עם בית החולים. יש ממצאים של רואה חשבון שנשלח לבית חולים. יש טענות בית החולים ויש גם את העמדות המקצועיות שלנו. צריך גם לקרות מבחן התמיכה. מה שכן הושג זה שברמה של נכונות ראשונית, אנחנו שמים היקף סכום שמכסה את רוב מה שרואה החשבון אמר שהוא רלוונטי כדי קודם לאפשר לבית החולים לקיים את כל חובותיו ביחס לשנה בהתייחס למשכורות וכולי. לצערי אני עוד פעם אומר שמה שאני אומר נכון לאתמול ב-10:00 בלילה. אנחנו במשרד האוצר נבצע פנייה עצמאית במסגרת פניית משרד הבריאות. אנחנו לא מבינים מה כן יהיה בפנייה ומה לא. לא רואים אותה במערכת ולכן מה שאני אומר מבוסס על הסכמות ועל נכונות אבל אני לא יודע אם מתכוונים לעמוד בה.

כסמנכ"ל תקציבים במצב מאוד מוזר. למשרד הבריאות אין פניית תוכניות עבודה ב-25 בדצמבר. אנחנו משרד שפשוט עומד במקום כרגע ואנחנו לא בדיוק מבינים מה קורה. מה הסכום של בית החולים הסקוטי? אני קצת אומר שזו רגישות כי בעצם זה כפוף. כפוף, אנחנו יודעים. מה ההכנסה לגבי בית החולים הסקוטי? אנחנו נערכים. כרגע ההערכה היא של סדר גודל של בין 14 ל-16 מיליון שקלים. בשנה.

אנחנו עושים בחינה כי בעצם אם השנה היא שנה רגילה, בשנה הבאה יש כבר דיון מה בית חולים יכול לעשות ולשנות על פי אחוזי קונסטרוקטיבי וגם בית החולים מבין שלא כל סכום הוא פשוט נתון ואנחנו במשא ומתן מקצועי. הערה. אני מודה לך על ציון הסכום של 14 עד 16 מיליון שקלים, שזה 32-28 מיליון שקלים לשנתיים. זה לבית חולים אחד, הסקוטי. יש עוד בתי חולים. האם הם ניגשו למבחן התמיכה? הם לא ניהלו אתנו כרגע שיח במעמד התייחסויות ציבור. הם יוכלו לגשת החל מהיום. לשנה הבאה או למבחן הזה? המבחן נותן אפשרות לגשת גם לשנה וגם לשנה הבאה. לגבי שערי צדק, הבנתי שהם לא פנו.

למה החשיבות של ההעברה?

היינו מסיימים את השנה ללא העברה הזאת, בית החולים היה קורס. היו מפטרים עובדים בבית החולים הסקוטי בנצרת.

יש גם חשיבות לבית החולים הצרפתי והאיטלקי שיגישו בשנה הבאה. גם הם זקוקים לעזרה. אני בשנה שעברה בעזרת ועדת הכספים העברנו חמישה מיליון שקלים לשלושת בתי החולים. אני מבקש לשקול את האפשרות הזאת לגייס עוד כסף לשאר בתי החולים כי אי אפשר להשאיר אותם. עוד שני בתי חולים בנצרת. האיטלקי והצרפתי. שאלה לגבי שערי צדק. אני מבין שהם לא פנו למבחני התמיכה אבל אתם בתקציב, יש לכם איזה מינימום ששמרתם לעניין הזה? בית החולים בצרות איומות. אני מנסה להשיג את המנהל עכשיו. אני לא מבין למה הם לא פנו אבל הבעיות ידועות גם לכם. לשאלתך, אני רוצה להבהיר. הם פנו. הם אמרו במסגרת הפנייה שלהם שהם לא מעוניינים לגשת למבחן התמיכה.

תשובה עניינית, כרגע ב-2019, בתקציב משרד הבריאות אין תקציב שייעדנו להם. אין תקציב. רבותיי, אני מבקש מחברי הוועדה לתמוך בפנייה הקיימת כי העיקר לא קיים, שהיא בעמוד 70,

275. אני מבקש את ההתייחסות שלך לבקשה שלי להעביר לשני בתי החולים הנוספים. אני מצטרף לבקשה הזאת. צריך לחפש כסף. לצרפתי ולאיטלקי. הם לא נמצאים בתוך המערך בניגוד לסקוטי. אני גם מבקש, פנו אלי ממכבי בקשר לאסותא. אני נכנס כאן לתוך בלגן גדול אבל אי אפשר להשאיר דברים כאלה. מי בעד אישור פנייה מספר 275?

קורא לחברים להצביע בעד ההעברה. מי נגד? מי נמנע?

הפנייה אושרה. יש רביזיות וקבעתי הצבעות ב-12:20.